בוקר טוב.

על סדר-היום:

השרון בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975. לפני שאנחנו מתחילים את הדיון שלשמו התכנסנו, אני מבקש לומר שהעמדה שלי היא

מה אתה מרוויח מזה? למה אתה צריך להתגרות בכל העולם? לאיזה צורך? בסדר, אני אומר את דעתי. אני מקווה שחבר הכנסת בן גביר, השר בן גביר, ישמע את הדברים שלי והוא שמע את זה ממני קודם גם בטלפון. אני חושב שהוא לא צריך לעשות. אני יכול להוסיף משפט לעמדה הנוספת שלך? בשנה האחרונה,

היה שיא של יהודים שעלו להר הבית. על זה אני מצטער.

אתה יודע, אני לא נכנס לזה. ברמה העובדתית היה שיא במספר היהודים שעלו להר הבית. זה נעשה בלי אצבע בעין, בלי רעש, בלי פרובוקציות, בלי כותרות. פשוט הממשלה ניהלה את זה כמו שצריך. כנראה יש פה ראש ממשלה שהוא מספיק חלש כדי למנוע את זה. אני מתנגד לזה בעיקר מבחינה הלכתית אבל אני גם חושב שזה דבר שעושה נזק ולא מביא תועלת. לא שמעתי מה אמרת אבל אני מאמין שאני מתנגד מאותה סיבה. לא אמרתי שום דבר, רק ייצגתי אותך. בתור אחד שבשבוע שעבר קיבל כותרת ב"יתד נאמן", אפרופו מי מדבר נגד מי בתקשורת, אני מתנגד לכותרת שיצאה הבוקר. איזו כותרת?

לא הכותרת, התגובה של חבר הכנסת לכותרת. רבותיי, אנחנו עוברים לעניין עצמו: בקשה לאישור השקעת המדינה בחברת נצר השרון בע"מ, בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975. מי מציג? אני רפרנטית נצר ברשות החברות. אנחנו מבקשים לאשר תקציב שוטף לשנת 2022 עבור נצר השרון בגובה 8.5 מיליון שקלים. כמו שאמרתי, כהשקעת בעלים לפי סעיף 10. לא הבנתי. אתם מבקשים על 2022?

שואל הרב גפני מה קרה שאתם מבקשים ב-2023 על 2022? בשנה שעברה באתם בנובמבר 2021. קודם ייצגתי אותו ועכשיו הוא מייצג אותי. ל-2023 אתם מבקשים עכשיו? לא, אנחנו נבקש את זה בנפרד. הם יבקשו ב-2024.

אנחנו הגשנו את הבקשה ב-2022 ובגלל העיכוב של הכנסת - - - לא, בואי נהיה אמיתיים. השאלה מתי ב-2022 הגשתם את הבקשה? אתה קפצת הלאה. היא אמרה שהגישו ב-2022. השאלה מתי ב-2022 הגשתם את הבקשה. הגשנו את הבקשה ב-2022 אבל זה היה סביב עיתויים של הכניסה של הממשלה החדשה. ביקשו להגיש בקשה חדשה ולכן הבקשה היא לדצמבר. היתה גם בקשה עוד קודם מאזור ספטמבר. 24.10. ברבעון הרביעי וזה היה בגלל העיתויים של הכניסה של הממשלה וזה קצת התעכב. מה עושה "נצר השרון"? אני מנכ"לית בפועל של חברת "נצר השרון". לטובת אלה שלא מכירים את החברה, אני אסביר קצת על החברה. לא לטובת אלה. כשמגישים בקשה לכסף לוועדת הכספים צריך לתאר לפחות במילים קצרות. לטובת הציבור.

למעשה, "נצר השרון" היא התעשייה הצבאית לישראל לשעבר. אנחנו באותו ח"פ של תע"ש. בתהליך של הפרטת החברה - - - אתם מטפלים ברמת השרון?

בקרקעות שם לא?

אני אסביר מי אנחנו ואני אתאר לך. תהליך הפרטת החברה היה באופן שבו המדינה פיצלה את החברה לשתי חברות והקימה חברה חדשה בשם תע"ש מערכות ולימים העבירה אליה את כל הפעילות העסקית, העובדים, ההתחייבויות וכל מה שהיה בר הפרטה. לימים מכרה אותה ל"אלביט" ושנייה לפני ההפרטה הוציאה ממנה עוד חלק של חברת "תומר". בסופו של דבר חברת "תע"ש מערכות" היא זאת שנמכרה לחברת "אלביט". מה שהותירו בתע"ש היה כל הפעילות השיורית שלא היתה ברת הפרטה, כל מיני התחייבויות שלא ניתן היה להמחות אותן לחברה החדשה. כמו מה? התחייבויות שלא ניתן היה להמחות אותן, אני לא יכולה לפרט את זה. גם כל הנושא של טיפול בעובדים וגמלאים לשעבר. עד מועד הפיצול, 1.1.2016, זה באחריות "נצר השרון" לטפל בכל העובדים והגמלאים לשעבר. עיקר הפעילות של החברה, הותירו בידינו את כל נושא הטיפול בזיהומים שתע"ש ייצרה במהלך פעילותה במתחמים השונים של תע"ש. "נצר השרון" אמורה לטפל בתחום של חקר ושיקום מים וקרקע וטיפול בכל נושא פינוי והריסה של מבנים וציוד מזהמים בכל אתרי תע"ש הפעילים. אנחנו אחראים על כל אתרי תע"ש מהצפון לדרום. יש אתרים בקרית שמונה, בנצרת עלית, ברמת בקע בנגב. תשנו את זה לנוף הגליל. בסדר גמור. המאסה הקריטית, האתר הגדול ביותר הוא בתע"ש השרון. מדובר על כ-6,000 דונם. שם זה 36,000 יחידות שאמורות להיבנות?

שווי הקרקע שם יגיע ללמעלה מ-50 מיליארד שקלים. אני קצת מכיר את האזור שם. אם אני לוקח את המינימום שבמינימום של יחידת קרקע שזה 1.5 מיליון שקלים, אנחנו מדברים על שווי הקרקע של 50 מיליארד שקלים וזה יכול להגיע גם ל-70 מיליארד שקלים. אנחנו צריכים לעקוב אחרי הפעילות, לאשר כמה שיותר מהר ולהתחיל לבנות שם עיר ואם בישראל. רמת השרון לא רוצה לגדול. צריך פשוט להקים שם עיר, להשית את כל הפיתוח על הקבלנים.

כי היא לא רוצה לגדול, היא רוצה שם תותים.

זה בסדר גמור. אני לא מתנגד לזה. אני תושבת רמת השרון. את באופן אישי רוצה לגדול, הוא מדבר על העיר כולה. אם היא רוצה, עוד יותר טוב. אני מנסה לומר שעם כמות כזאת של יחידות דיור במצב של היום שהוא מאוד קשה, אנחנו מדברים על-כך שאפשר להקים עיר כמעט מאפס שהיא יכולה להיות בת כ-100,000 תושבים. היא יכולה לפתור לא מעט בעיות של זוגות צעירים ובעיות דיור.

כשאני מסתכל על מה שהוצע פה ואני מכיר טוב את המתחם הזה, כי גם עבדתי יחד עם תע"ש בזמנו. המקום הזה הוא מקום אסטרטגי, קרוב מאוד לדרכי גישה. אנחנו אישרנו הרבה פעמים בעבר את התקציב לעניין הזה. מצוין. אני רוצה לומר להם שתבואו כבר עם התקציב.

התקציב של 8 מיליון שוטף הוא באמת זניח לכל מה שהולכים לעסוק בו. לכן אני מציע שתבואו כבר עם התקציב ל-2023. תתקדמו עם זה, תעשו כמה שיותר מהר. רגע, נראה שהכול מתנהל בסדר, חכה. זה לא שאלה של כמה כסף אלא האם הכול מתנהל למישרין. כשאני מסתכל על מערכת שבה הם צריכים להפעיל פה - - - העיקרון ברור, אני מסכים איתך לגמרי, אבל אני רוצה לדעת יותר. אני רק אשלים את הסקירה שלי לגבי החברה. החברה היא חברה ממשלתית ביטחונית. אנחנו 100% מוחזקים על-ידי המדינה. החברה מתוקצבת באופן מלא על-ידי המדינה. התקציב שלנו נחלק לשניים. יש תקציב שוטף שבגינו באנו לכאן היום ויש לנו תקציב פרויקטים ואנחנו מתוקצבים על-ידי המדינה על הפרויקטים שלנו. 153 מיליון. כן, אני כבר אגע בפרויקטים. השרים האחראים עלינו הם שר הביטחון ושר האוצר. למעשה אנחנו לא מהווים זרוע ביצוע של המדינה ואין לנו גם הסכמים עם המדינה. לכן התקצוב שלנו הוא בדרך של הנפקת הון מניות. לכן אנחנו גם כאן, כי כל הנפקת מניות על-פי סעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות מחייב לקבל את אישור ועדת הכספים.

אנחנו יודעים שכן הייתם רוצים להיות זרוע ביצוע. זאת היתה עמדת המנכ"ל הקודם. אנחנו הצענו את זה בעבר. אנחנו ממשיכים להציע את זה בעתיד. מי מתנגד לזה? צריך לדון בזה עם משרדי הממשלה הרלוונטיים. היתרונות זה הנושא של מהירות ביצוע וקדימות ביצוע. זה מה שצריך להיות מול העיניים שלנו לדעתי. כן, אבל כנראה שזה לא מה שקורה.

אנחנו מאשרים תקציבים. יש דד ליין?

אני אסביר. למה הגשתם בקשה רק באוקטובר? הדברים נדחו מסיבות כאלה ואחרות. אנחנו את הדבר הזה הולכים לתקן השנה. בכוונתנו להגיש תקציב עד מרץ לשנת 2023. אנחנו רוצים גם להגיש תקציב שהוא דו-שנתי. אנחנו לא רואים מקום להגיע לכאן כל שנה ולקבל אישור על 8.5 מיליון. לא נאשר לכם את זה. למעשה, מה שאנחנו מאשרים היום זה לא תקציב. אנחנו מאשרים להם מזומן. הזרמת כספים לפי הביצוע בפועל. התחייבויות קודמות. אנחנו כרגע חותמת גומי. לא חותמת גומי, אתה יכול גם לא לאשר. איך יכולנו לא לאשר, זה כבר יצא. הכסף כבר יצא, נכון. אני נגד תקציב דו-שנתי בכלל וגם במדינה. בהתחלה גם הצבעתי נגד. אני חושב שזה לא בסדר שלא מקבלים תכנית לשנה. פעם אמרנו את זה לשבח והיום לא כל-כך זה שהמדינה היחידה שיש לה תקציב דו- שנתי היא בחריין. זאת המדינה היחידה. לכל המדינות בעולם התקציב הוא חד שנתי. אני רוצה שתבואו לכאן, אני רוצה לפקח על מה שאתם עושים. כמו שאמר חבר הכנסת דלל, אנחנו רוצים לדעת איך התקדמתם? לאן הלכתם ומה עשיתם במשך הזמן הזה? מי מנהל אתכם? מה היעדים שלכם בכלל? קודם כל, אם תביאו את זה עד מרץ 2023, אז בעצם אתם מקבלים תקציב דו-שנתי, אחד ל-2022 ואחד ל-2023. רונית, אתם תקבלו מאיתנו את מלוא העזרה כי זה חשוב לנו. הוועדה הזאת עוסקת ורוצה לעסוק בתחום פתרונות הדיור. ברגע שאתם באים לפה עם מלאי אדיר כזה, תציבו לכם יעדים. כשאתם באים לפה עם התקציב, הייתי רוצה לדעת באמת מה היעדים שלכם שהיו ב-2022?

יש להם יעדים. אני אציג את זה.

אנחנו רוצים לדעת כדי שבסופו של דבר נוכל להבין שאתם באמת עושים את העבודה וכמה שיותר מהר. בסדר גמור, אני מקבלת. אין ספק שהחברה צריכה לקבל את התקציב בתחילת השנה העוקבת. שזה יהיה תקציב ולא ביצוע בפועל. מבחינה שוטפת אנחנו נמצאים במצב שהוא לא סביר. לכן מאוד חשוב שהיום זה יאושר. אנחנו נתקן את המעוות הזה. זה שאין לנו ברירה אלא להעביר עכשיו את זה הבנו. אנחנו רוצים להבין איך אתם עומדים ביעדים שלכם? מה היעדים לפעם הבאה? מתי תביאו את התקציב הבא? כמו שהיושב-ראש אמר, לא לשנתיים אלא לשנה. אני רוצה עוד הערה קטנה, ברשותך. זה נכון 8.5 מיליון שקלים זה סכום לא גבוה, בטח ברמה של הסכומים שאנחנו מאשרים כאן. עדיין, בתור אחד שיודע לקרוא דוחות כספיים, אל תביאו לנו תקציב ברמה כזאת. אני רוצה לראות פירוט יותר מקצועי. 4 מיליון שקל שכר זה נהדר אבל זה לא אומר כלום. מי מקבל? באיזו רמה? מי היועצים? מה זה 170,000 שקלים.

170,000 שקלים זה כספי ציבור, אני לא יודע מה זה "אחרות". אני רוצה לקבל פירוט לפחות ברמה הבסיסית ולא ברמה של כיתה א'. קודם כל, אני מקבלת. אנחנו נציג את זה בצורה הרבה יותר מפורטת. אני אשלים. אנחנו חברת מטה מאוד מצומצמת. אנחנו מונים 10 עובדים וכל הפעילות שלנו נעשית במיקור חוץ. "אנחנו מבקשים מחברי ועדת הכספים לאשר התקציב השוטף לחברה בסך 8.5 מיליון". מה אתם מבקשים מאיתנו? אנחנו מבקשים לאשר את התקציב השוטף של החברה בסך 8.5 מיליון שקלים. אתם מציגים לנו את התקציב השוטף והראיתם לנו טבלאות והראיתם את זה, אבל בעצם הפנייה היא לאישור השקעה בהון מניות. נכון. לא, כי יש פה איזו מידה של הטעיה ולכן שואל היו"ר. במכתב שצרפתם כתבתם אישור תקציב שוטף. בעצם, ה-8.5 מיליון משקפים את התקציב שלכם אבל מה שאתם מבקשים זה לאשר השקעה בהון המניות של החברה.

למה אתם כותבים שאתם מבקשים לאשר את התקציב השוטף של החברה? זאת סמנטיקה. יש לכם דירקטוריון? באופן עקרוני יש דירקטוריון לחברה. חברה לא יכולה להיות ללא דירקטוריון. ממי הוא מורכב? כעיקרון הקוורום זה 3 חברים,

המינימום עד מקסימום של 9 חברי דירקטוריון. נכון להיום, מכהנת דירקטורית אחת בלבד והיא מסיימת את כהונתה ב-12.1. זאת אומרת, החברה תיוותר ללא דירקטוריון. לא הגיוני, לא הגיוני.

זאת לא השאלה, אני אגיד לך למה. הם כרגע חברה שהיא מרכזת פעילות. היא גם לא מבצעת את הפרויקטים. אני חושב שהם צריכים להיות הזרוע שמבצעת את הפרויקטים אבל חייב להיות דירקטוריון פעיל. אם יש רק דירקטורית אחת והיא חייבת לעזוב, זאת אומרת שאין דירקטוריון לחברה, שזאת חברה עם פוטנציאל אדיר להקמת עיר ואם בישראל עם 100,000 תושבים.

השאלה, מה אנחנו מאשרים? אולי לא כדאי שנאשר עד שלא נראה מה עם הדירקטורים. אני אסביר על מה אתם מאשרים. אני לא חושב שלא כדאי. צריך פה לקרוא גם לשר האוצר וגם לשרים שעוסקים בזה לקדם פה כמה שיותר את חברי הדירקטוריון כדי שהחברה תפעל בצורה נאותה. אני אסביר. התקורה השוטפת של 8.5 מיליון באה לשרת את כל הפעילות של החברה שזה ביצוע פרויקטים. אני אסביר בדיוק מה עשינו ומה התכניות שלנו.

"תע"ש השרון", כפי שאמרתי, זה אתר הפעילות העיקרי של החברה. שם אנחנו מקדמים מספר פרויקטים במקביל. אנחנו מטפלים במחפורות מלבין. זה מחפורות שהטמינו שם בעבר פסולת משאריות של הייצור. זאת פסולת עם חומרים מסוכנים. אנחנו כבר טיפלנו בזה. דלל, מה הם הולכים לעשות זה ברור. מתי הם אמורים לסיים עם כל הפרויקטים האלה? מתי הסוף? זה תהליך. הם היו אמורים לסיים ב-2023 ויש להם איזה עיכוב, נכון? תבואו לפה במרץ לאשר תקציב ואני רוצה לדעת כמה דברים. מי יהיה הדירקטוריון? אנחנו לא נוכל להישאר עם חברה אחת בדירקטוריון, זה דבר שנשמע חסר היגיון. אני רוצה לדעת מה התקציב שלכם היום? התקציב של חברת "נצר השרון". יש להם תקציב של 8 מיליון, זה התקציב. לא, זה השוטף. למה אתם עוזרים לה? אני רוצה לחדד את השאלה, בבקשה. השאלה היא כזאת: אני יודע שיש לכם חלוקה לתקציב השקעות ופרויקטים וחלוקה לתקציב שוטף.

יש לנו חלוקה לתקציב שוטף ופרויקטים. מה התקציב השוטף ומה הפרויקטים? התקציב השוטף הוא 8.5 מיליון שקלים שמוצג בפניכם. תקציב הפרויקטים גם הצגנו כאן בפניכם במכתב ששלחתי. כרגע "נצר השרון" חיה על הסכם בין משרדי משנת 2015, הסכם שנחתם בין רשות החברות הממשלתיות, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר. ההסכם הזה למעשה קבע במתחמי תע"ש הפעילים איזה אתרים נדרש שם לעשות חקר ושיקום של קרקע - - למה זה הולך כל-כך לאט? תן לי רק להשלים. ההסכם הזה מדבר על הסכום שהוקצב לטובת העניין, 153.5 מיליון שקלים. זה התקציב של "נצר השרון" לפרויקטים. ביצעתם כבר סקר קרקע? תלוי איפה. התחלתם לבצע?

התחלנו לבצע סקרי קרקע. על-מנת לקבל את התקציב הזה, אושר אמנם כל התקציב פה בוועדת הכספים. אנחנו חותמים הסכמי מימון מול משרד האוצר והוא זה שבסופו של דבר מעביר לנו את הכספים בהתאם להסכמי המימון. אנחנו חתמנו עד 2022 על שני הסכמי מימון בסך 52 מיליון שקלים ואיתם למעשה ביצענו את הפרויקטים שלנו. הסכם המימון השלישי על סך של כ-100 מיליון שקלים התעכב והוא נחתם רק ביולי 2022. למרות הבטחה של המנכ"ל שהיה כאן באוקטובר שעבר שאמר שברבעון הקרוב ייחתם. כלומר, זה באיחור של 8 עד 9 חודשים. המנכ"ל יכול לחתום אבל - - - היתה פה גם התחייבות אוצרית. הם ישבו פה ואמרו את זה. אני מדבר על כל מי שישב פה בחדר באותו הרכב פחות או יותר ואמרו שזה ייחתם בזמן הקרוב. לצערי זה לא קרה ועכשיו אני שמח שזה קרה.

החברות הממשלתיות, אתם בסדר? יש לי רק שאלה על 8.5 מיליון.

לגבי הדירקטוריון, זה בסדר מבחינתכם המצב הזה? מובן שלא.

שיש דירקטורית אחת. היתה עוד דירקטורית עד ממש לאחרונה. עכשיו כשנכנסה הממשלה החדשה שלחנו מכתב לכל השרים, שאנחנו מצפים למינויים במיוחד במקומות בהם המצב דחוף כמו ב"נצר". מאיפה אתם לוקחים את החברים לדירקטוריון? נבחרת הדירקטורים עם המלצה. נבחרת הדירקטורים הקיימת? זה לא מספיק, זה גם לא נכון. זה לא הגיוני. זה המאגר שיש לנו.

הנבחרת הזאת זאת הצגה. כמה אינטרסנטים שעשו נבחרת.

אני לא חושב שהם חייבים לקחת רק משם. למה אתם לוקחים משם? ודאי שצריך לקחת מהנבחרת, כי הנבחרת קובעת קריטריונים לדירקטורים. ודאי שצריך לקחת מהנבחרת. השאלה למה לא לקחתם לא למה נבחרת. גם יצאו פרסומים של הנבחרת החדשה.

אתה יודע שראש עיר שהיה ראש רשות, יש לו שני תארים והוא הלך להיבחר לפי הקריטריונים של הנבחרת וגם מנכ"ל של שתי חברות גדולות ממשלתיות. הלך לנבחרת ולא התקבל. המון לא מתקבלים. הוא לא ידע ללחוץ במקומות הנכונים. לא, לא, מה זה המון. תבדקי כמה חרדים נבחרו בנבחרת הזאת. תבדקי את זה. גברתי מרשות החברות הממשלתיות. כמובן שזה בתאום מול השרים, זה מותר לציין. צריך לעשות שם סדר. זה לא סוד שצריך לעשות שם סדר. אנחנו בקשר עם השרים הנכנסים. דקה, דקה. צריך להקים נבחרת חדשה. שנייה, אני באמצע הדיבורים. גברת דולב - - - חברי מרכז - - - אין בעיה, אבל בוא נקבע קריטריונים. בוא נעשה דיון של חמש דקות על נבחרת הדירקטורים. רק שנייה, לפני זה. רשות החברות הממשלתיות, גברת דולב. יש כנסת חדשה, יש ממשלה חדשה. אנחנו לא מתכוונים לעשות את ההנחות האלה. אני ביום אחר, במצב הזה, כפי שאתם באים עם דירקטורית אחת ושאתם הולכים לנבחרת הדירקטורים, אני לא הייתי מאשר את זה. הייתי שולח אתכם חזרה והייתי אומר שתבואו עם תכנית כמו שצריך ותגידו לנו באופן מדויק איפה אתם הולכים לעשות? מה הדד ליין? מתי אתם מסיימים וכל מה שנקבע לעניין הזה. היות ומדובר בכנסת חדשה, כפי שאמרתי וממשלה חדשה, אני לא רוצה לעכב את זה. אנחנו לא מקבלים את הנושא הזה שיש דירקטורית אחת ושאתם הולכים לחפש בנבחרת הדירקטורים, כשהכול שם פרוטקציות. כולם יודעים, היה פרסום רב בעניין הזה. צריך לחפש דירקטורים שמתאימים לעניין. לא שנמצאים בנבחרת הזאת אלא שמתאימים לנושא של "נצר השרון". זה יכול להיות אפילו חס וחלילה חרדי. יכול לקרות דבר כזה, מה שאין בנבחרת הדירקטורים. אם הוא מתאים והוא מכיר את הנושא הזה והוא מתמחה בזה והוא מנכ"ל של חברה שעוסקת בדברים דומים, אז צריך לקחת אותו. אבל לא לשבת רגל על רגל ולהגיד אנחנו נחפש בנבחרת הזאת. אנחנו לא מסכימים לזה. תביאו דירקטוריון, תגידו איך הם נבחרו, תגידו מה התקציב, תגידו מה הפרויקטים ותגידו בדיוק כמה זמן זה לוקח, כי הנושא הזה חשוב. זה הכול, זה מה שרציתי להגיד. ינון, רצית להתייחס. אמרתי אולי שאתה רוצה שנעשה כמה דיון על נבחרת הדירקטורים. אתה היושב-ראש, אני לא מחליט. בבקשה. הוא שואל למה לפרק ואני טוען שצריך לפרק את זה מהשורש. קודם כל, הייתי רוצה לדעת כמה נציגים יש לציבור החרדי בנבחרת, של הציבור הערבי? וגם כמה יוצאי חבר העמים. אין בעיה, נכון. מסכים, זה לא אומר לפרק. צריך קריטריונים מקצועיים. בסופו של דבר האנשים האלה מנהלים חברות ממשלתיות. אני פניתי בעניין הזה כמה פעמים לגבי נבחרת הדירקטורים. אתה לא תתקבל לנבחרת הדירקטורים, מובן לי, כי לא למדת ליבה. זה בסדר, אתה לא תתקבל לשם. לא ביקשתי. הוא ניסה?

אבל יש כאלה שהולכים לפי הקריטריונים אחד לאחד, עם ניסיון ועם ותק ועם הכול והם לא מתקבלים. לא כל אחד מתקבל. אז כנראה שהקריטריונים לא שקופים. אבל אתם רוצים למחוק את הקריטריונים המקצועיים ולהפוך את זה לפוליטי בלבד ולזה אני מתנגד. זה העניין, אני רוצה להפוך את הקריטריונים למקצועיים. בדיוק זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אז בוא נהפוך את זה ביחד. אם אתם חושבים שהקריטריונים לא מספיק מקצועיים אז בואו נדבר על זה. אבל לפרק - - - הם לחלוטין לא מקצועיים.

אבל אתם מציעים היום זה לפרק את נבחרת הדירקטורים ולהפוך את זה לפוליטי לגמרי. ולפתוח את השערים לכל מיני אנשים לא ראויים. לזה אני מתנגד. זה לא נכון. תגיד לי, אם אני חרדי אז אני פסול? אם אני חבר תנועה אני פסול? אני מבטיח לך שיש יותר חרדים מיוצאי חבר העמים בנבחרת הדירקטורים. איך אני איתך? אם תיקח את הנבחרת ותבדוק איפה הם גרים, אתה תמצא ש-80%-90% נמצאים במרכז. למה? אני שואל למה? עוד שאלה. אשתי דירקטורית בחברות גדולות. היא לא צריכה את החברות הממשלתיות. היא חברת דירקטוריון ב"איילון חברה לביטוח". היא מקבלת שם סכומים. בוא לא נדבר על זה, עזוב.

אני אגיד לך דבר פשוט. היא לא התקבלה לנבחרת הדירקטורים, אתה יודע למה? כי היא חברת הליכוד במועצת הסניף בנתניה.

לגיטימי. למה? אז אני אומר לך שזה לא לגיטימי. היא מוכשרת. מה שאמרת עכשיו זה רק מוכיח שאתם רוצים לפתוח את השערים לחברי מרכז הליכוד. זאת הכוונה שלכם. אם יש מישהו ממרכז יש עתיד, שייכנס גם הוא. לי אין בעיה. בסופו של דבר המטרה שלי להכניס אנשים שינהלו את החברות הממשלתיות בצורה מיטבית. זאת המטרה שלי, אין לי מטרה אחרת. מאה אחוז, תודה רבה. אני פניתי כמה פעמים על הנושא של נבחרת הדירקטורים.

דוגמאות של כאלה שפנו אלי, כאלה שעומדים בקריטריונים ומתאימים. הם לא חברי מרכז ליכוד

דתיים. פנו אלי ופניתי לאחראים על זה. לא היו להם תשובות. היה אז רק 500 אז הם אמרו שאין להם יותר מקום. מי החליט? למה אלה כן ואלה לא? אני אגיד לך נתון אחד. יש היום 1,200,000 עולים מחבר העמים במדינת ישראל. אתם יודעים כמה יש היום עולים במשרות בכירות בשירות הציבורי? תן מספר. כמה? 54 אנשים מתוך 1,200,000. זה לא בסדר. יש הרבה דברים שהם לא בסדר, אבל בשם זה למחוק קריטריונים מקצועיים, זה גם לא בסדר. אנחנו אומרים שמה שלא בסדר צריך לתקן. אנחנו מדברים גם בשבילכם. חבר הכנסת בליאק אומר שהוא לא רוצה להוריד את הסטנדרטים של מדינת ישראל. לא צריך להוריד סטנדרטים, אני לא מדבר על סטנדרטים. הלוואי ויישארו הסטנדרטים, זה בסדר גמור, אבל לא צריך לפסול בגלל שמישהו נמצא או חבר באיזו סיעה או מפלגה. היום לא פוסלים בגלל זיקה פוליטית, מה זה קשור? רציתי לשאול לגבי ה-8.5 מיליון. השנה לא ראיתי את הסעיף של הביטוח וראיתי סעיף של שכר דירה, מה שלא היה בשנה שעברה.

היה, אני אסביר. אמנם זה לא בפירוט יתר אבל אני אגיד מה השינויים. קחו בחשבון, אני רוצה בשנה הבאה לראות פירוט הרבה יותר מפורט. אני התחייבתי לכם בפירוט יתר. שכר עבודה ונלוות יש שם גידול כתוצאה מכך שקלטנו עובד נוסף. היתה גם הצמדה לממד והיו העלאות שכר ולכן יש גידול בשכר עבודה ונלוות. אנחנו עד 10 עובדים ובגינם יש שכר עבודה ונלוות.

במיסי ארנונה יש שני אתרים שאנחנו אחראים לשלם את הארנונה בגינם. שאלתם אותי על שכר דירה. תמיד היה שכר דירה, גם ב-2021 היה שכר דירה. אנחנו יושבים במתחם של תע"ש ברמת השרון

אני מדבר איתך על שכר הדירה.

אני רואה שהשנה יש לנו 642,00. אני מחפש שכר דירה של שנה שעברה ואני לא מוצא. שנה שעברה היו ביטוחים והשנה אין ביטוחים. תסבירו לי איפה זה נמצא ואיפה זה נמצא. אתה מסתכל על המצגת? אני מסתכל על המכתב ששלחתם לוועדה מתאריך 18.12.2022, שחתום על ידך. אבל יש כאן את אותו דבר. אם אתה מסתכל - - - אני לא יודע, אולי שלחתם לנו טבלה אחרת? אני מסתכל על עמוד 2. בעמוד 2 כתוב שכר דירה. שכר דירה וניהול משרד 641,000. ושנה שעברה - - - אבל אין פה מול שנה שעברה. איפה הביטוחים פה? אני אסביר. אני שואל מול שנה שעברה. את לא הבאת לי של שנה שעברה, זה בסדר. אני רואה שהשנה יש פה שכר דירה ושנה שעברה לא היה שכר דירה. היא אומרת שכן היה. אני מסתכל, הטבלה מולי. לא למדנו ליבה אבל לקרוא אנחנו יודעים מהמכינה. אבל בטבלה לא מוצגת שנה שעברה. לגבי הליבה, אני מציע שתפסיק להגיד את זה. למה, חשבו את זה ברצינות? נעזוב רגע את העניין הזה. היא אומרת שהיה שכר דירה גם שנה שעברה וגם השנה.

יכול להיות רק אמרתי שזה לא כתוב. אני רוצה לדעת למה בשנה שעברה לא הופיע שכר דירה. היא אומרת שגם השנה יש ביטוחים. אני בטוח שיש לה ביטוחים השנה אז למה זה לא מופיע? למה זה לא מופיע? בטבלה שהצגנו, הטבלה מדברת על עלות שנתית של שנת 2022 ושיעור מסך ההוצאות. אין פה השוואה ל-2021. בטבלה שהצגנו במצגת יש פה השוואה - - - הנה, בבקשה, שלחתי לך את הטבלה שתראי. אין פה השוואה. אבל אני עושה את ההשוואה. אני כחבר כנסת, כשאת מביאה לי - - - פה יש השוואה. אבל כשאת מביאה לי משהו, אני מאמין שאת משקפת לי את הכול,

אם זה אותו דבר כמו שנה שעברה ורק החתימה שונה וחוץ מזה שזה ממוען ליושב-ראש ועדת הכספים אלכס קושניר והשנה זה כבוד חברי ועדת הכספים,

אני צריך למחות על מה שצריך. אני חייב להגיד את זה. אני מסתכל בהשוואה על הטבלאות. את רוצה לעשות שקיפות, אז תעשי את השקיפות.

גם שנה שעברה היו ביטוחים וגם השנה יש שכר דירה. אבל כשאני מסתכל על הכול, אני רוצה לראות מול העיניים. אתה צודק. אין בעיה, אנחנו נוסיף בפעם הבאה בטבלה הזאת גם את הביצוע לגבי השנה הקודמת ואז יהיה לך קל יותר להשוות בין מה שהיה השנה לשנה קודמת. לא כדי שיהיה לי קל, בשביל השקיפות. שקיפות מלאה. השקיפות הזאת כן מופיעה במצגת. בטבלה ששלחת של השנה, איפה כתוב ביטוחים? של המצגת? לא יודע מצגת. אני לא רואה מצגת. הביטוחים מופיע בסעיף "אחרות". אז מה זה היה "אחרות" בשנה שעברה? זה הוצג בצורה שונה.

אני רוצה לתקן את העניין. כדי שלא נגיע למקום הזה עם שאלות. קודם ולדימיר שאל מה זה "אחרות" ולא נאמר שם ביטוחים.

אם אתם מציגים "אחרות", ביטוחים לא אמורים להיות ב"אחרות". זה אמור להיות בשונות. אומר חבר הכנסת אזולאי שבשנה עברה לא היה שכר דירה. היה וגם השנה רק שנה שעברה זה לא הופיע והשנה זה לא מופיע. ביטוחים הופיעו בשנה שעברה והשנה לא מופיע. ביטוחים הופיע בשנה שעברה והשנה לא. אנחנו הצגנו את זה בצורה אחרת. תשמעי את השאלה עד הסוף. למה השוני בין שני הדברים? גם לגבי היושב-ראש שאלת.

אני אשאל את זה. מה זה חשוב? מה זאת אומרת מה זה חשוב? מה, לא היתה פה החלפת שלטון? לא, הם שולחים לוועדת הכספים. לא, אני מוחה על כבודך. אפשר לכבוד יושב-ראש ועדת הכספים הרב משה גפני וחברי ועדת הכספים. תעני רק על שכר הדירה והביטוחים. לגבי היושב-ראש - - - אני אענה לך. אנחנו מיינו את זה והצגנו את זה בצורה אחרת. כל המידע נמצא פה בטבלאות שהצגנו השנה. ברשותך, אני כן אענה לך שאנחנו שינינו את צורת ההצגה. בשכר דירה שהיה בתקציב 2022 אנחנו ביקשנו השנה 641,000 שקלים, לעומת ביצוע בשנת 2021 שזה 595,000. היה פה גידול בשכר דירה. כתוצאה מזה - - - למה לא הצגתם את זה בשנה שעברה שכר דירה? זה היה ממויין אחרת פשוט. אין פה מה להסתיר. זה חלק מההוצאות שלנו לשכר דירה. תביאו את זה פעם הבאה מסודר ומפורט. אתה רוצה להצביע? אני רוצה להצביע. אתה לא רוצה להצביע? גם אני רוצה להצביע. הדיון הזה מאוד חשוב כי אני מסתכל קדימה. אני חושב שאנחנו צריכים להציב יעדים לחברה הזאת.

היעדים צריכים להיות פשוטים כמו בכל חברה שמנוהלת. אחד, דוח רווח והפסד שנתי. דבר נוסף, עד סוף מרץ להביא גם את התכנית ל-2023. דבר נוסף, ברשות החברות, עד סוף מרץ לאכלס את הדירקטוריון, למנות את הדירקטוריון. אני אומר לכם שאנחנו צריכים לדחוף את החברה הזאת כמה שיותר מהר. אמרת את זה, זה נכון. עם יעדים לגבי כמה זמן לוקח הסקר, איפה מנקים את הקרקע, איפה הולכים לשווק את הקרקע. בעיניי רוחי אני רואה עיר ואם בישראל, כ-100,000 תושבים תוך 10 שנים. זה מה שצריך לראות, זה העיקר ותצליחו. תודה רבה. אני מסכים עם חבר הכנסת דלל ועם החברים האחרים שדיברו על זה ואמרתי את זה קודם. אבקש מהוועדה לאשר לכם את הבקשה בגלל הנסיבות והעיתוי אבל זאת לא שיטת העבודה של ועדת הכספים, על כל פנים לא בראשותי. אנחנו רוצים להיכנס לתוך עניין. אנחנו רואים בעניין הזה חשיבות בחברה הזאת, עם הפיתוח, עם כל מה שנלווה לעניין, עם הניקוי. במרץ תבואו לכאן עם אישור של תקציב. על כל הנושאים הללו נרצה תשובות. שתהיינה תשובות, ולא רק מידע ושבאמת יבוצע העניין גם של הפיתוח, סגירת חוזים וכל מה שנלווה. כמו כן דירקטוריון כמו שצריך, כמו בחברה נורמלית ולא שעושים את זה כלאחר יד. אנחנו ועדה קפדנית בעניין הזה. בפעם הבאה אם לא יהיו פתרונות לכל הדברים, לא נאשר. אנחנו מאשרים את זה עכשיו בגלל המציאות שבה אנחנו חיים. פנייה לוועדת הכספים בעניין ההשקעה בהון מניות חברת נצר השרון בע"מ, כפי שהוסבר כאן. מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. הצבעה הפנייה אושרה.

הפנייה אושרה. תודה רבה, כפוף לכל מה שדיברנו.